אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום 13 באוקטובר 2020, כ"ה בתשרי התשפ"א. הנושא על סדר היום הוא הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 62) (מאגר

הפגיעה הגיעה אליי והפניתי אותה אליך ממש לפני ישיבת הוועדה. זה בדיוק הדוגמה. יש אנשים שלא רוצים לקבל שום שיחה. אולי צריך להגביל את הגיל, אולי להגיד שמעל גיל 70 כשאדם רוצה לומר: אני לא רוצה שיתקשרו אליי ושיציעו

בעצם יש פה פתרון שנותן מענה גם לאנשים החלשים יותר שמנוצלים לרעה על ידי חברות טלמרקטינג, אותם מבוגרים, אותם אנשים שגבו מהם סכומי כסף מופקעים, אותו ניצול מחפיר,

לאנשים שפשוט לא רוצים שיטרידו אותם. אני חושבת שזכותו של אדם לומר: אני לא רוצה שיגיעו לטלפון הפרטי שלי, זה דבר מאוד מאוד אינטימי. אתם רוצים לפרסם לי בטלוויזיה, אתם רוצים לשים לי עלון בכניסה לבית, אתם רוצים לעשות תשדירים ברדיו, אתם יכולים לפרסם בפייסבוק, ברשתות החברתיות,

אני לא רוצה שתגיעו אליי לפלאפון שלי. זה זכותו של אדם.

חברת הכנסת קרן ברק, לומר שאנשים לא יודעים מה הם מפספסים זה פטרונות. את פטרונית. את רואה את העתיד - - - זכותו של אדם - - - צריך לתת לאדם את חופש הבחירה. את נותנת לו חופש בחירה על משהו שהוא לא יודע מה הוא הולך להפסיד. את נותנת לאדם את חופש הבחירה לומר: אני לא מעוניין שיתקשרו אליי. את סוגרת לו את כל האפשרויות שיש לכל החיים. את אחראית על הרשימה.

זה שאת תגידי לאדם שאין לו זכות לסגור את הדלת. את רוצה שיבואו אליך וקובעת את מי לפתוח ואת מי לסגור. זה לא נכון. זה מה שהיא מבקשת. זכותו של אדם להחליט מה הוא עושה עם הטלפון שלו. שיבואו ויתחננו לפניה לפתוח את הרשימה.

גם בעתיד אדם לא חייב להזמין כל אחד אליו. לומר שלאדם אין את הזכות הזו? זה פטרונות. אני אצטרך להתחנן לפניך שתפתחי לי את העסק. אחרי שאני אומרת את זה, ברור שצריך להיות פה תהליך מקצועי, פתוח,

שייערך אפילו חודשים כדי לשמוע את כל בעלי העניין, את כל בעלי העסקים. ברור שיהיו פה החרגות, ברור שלא מדובר על ארגונים מצילי חיים, ברור שייבנו קריטריונים שקופים,

שיובאו לאישור הוועדה בתהליך שקוף ותקין, ברור שזה יקרה. הצעת החוק כבר מאוזנת והיא תהיה עוד יותר מאוזנת עם תקנות. אני חושבת שצריך לצאת לתהליך הזה, שבו אנחנו נאשר איזו מסגרת ותיעשה עבודה מקצועית, בהובלת הרשות לסחר הוגן, שתשמע את כל בעלי העניין ותבנה תקנות שיובאו לאישור הוועדה. שלום וברכה לכולם. אני יועצת משפטית באיגוד לשכות המסחר.

מייצגת אלפי עסקים, כולם לגיטימיים. אני רוצה לומר לאדוני ולכל החברים - - - את מייצגת עסקים שכולם לגיטימיים,

אבל יש עסקים שהם לא לגיטימיים. בהחלט, נכון, אדוני. היה נשמע כאילו כל העסקים הם לגיטימיים. הבעיה היא שבכל פעם שמתעוררת איזו בעיה עם עסקים לא לגיטימיים, במקום לפתור את הבעיה ברמה של אכיפה פותרים את זה במתווה של חוק שיוצר עומס אדיר. אני רוצה להסביר לאדוני. אנחנו בתקופת קורונה. לצערי הרב, לא מעט עסקים איבדו את היכולת שלהם, הם נדרשים להמציא את עצמם מחדש, לבנות תמהיל מוצרים חדש. זוג שפוטר עכשיו ורוצה לשווק את עצמו דרך אפיית עוגות או כל דבר אחר - - - אם החוק הזה ייכנס לתוקף, אחרי שימצאו חיסון לקורונה איגוד לשכות המסחר יתמוך בחוק? לא, אדוני, ואני אסביר. אני מדייק בשמיעה

כתבנו גם נייר עמדה והכול מובא שם בצורה ברורה. אני מנסה לקצר כי יש לי המון מה לומר. אני רוצה להסביר לאדוני. המשמעות היום של עסק חדש, או עסק ששינה את תמהיל המוצרים שלו, שרוצה בסך הכול בצורה לגיטימית לפנות ולהציע, לפרסם את השירות שלו פרסום הוא לא מילה גיסה. יש אמצעי פרסום. חוק התקשורת לא מאפשר להם לעשות את זה בסמ"ס או במיילים. עכשיו לא יאפשרו גם להתקשר בטלפון. המאגר כרגע הוא מאגר גורף. אבל תתמודדי. אני מסכים איתך, אני מבין את הקושי שלכם. תתמודדי עם הטענה שלי, שאני לא רוצה שתתקשרי אליי. למה אני פוגע בך אם אני אומר לך מראש, אני מודיע לך בלחיצת כפתור שאני לא רוצה שתתקשרי אליי? למה זה מפריע לך? בימים אלה ממש יש הצעת חוק, תזכיר של הרשות להגנת הצרכן, בנושא הקלטת שיחות. מחייבים כל אדם בשיווק ישיר להקליט את השיחות ולשמור אותן. אני לא רוצה שתתקשרי אליי. אני רוצה לראות את האדם שיגיד בשיחה מוקלטת שהוא מבקש שלא יתקשרו אליו יותר.

להזכיר דבר שעוד לא נאמר בוועדה. יש היום זכות ביטול של עסקת מכר מרחוק לכל אדם לשבועיים, ואנחנו מדברים פה רק על עסקאות מכר מרחוק, ולאנשים באוכלוסייה המוחלשת לארבעה חודשים. במשך ארבעה חודשים יכול אדם להגיד: אני מבטל את העסקה, גם אם המקרר היה אצלי עכשיו ארבעה חודשים בבית. האם ניסית לבטל עסקאות? אפשר היה לאזן את זה נכון יותר, או שהמאגר הזה יתעסק באוכלוסייה מוחלשת. אני גם בעד זה כבת להורים מבוגרים. גברתי, עמדתכם הובהרה. אני מזמין אותך להשתתף איתנו במהלך החקיקה ולהביע את דעתך.

אני מבקשת שנהיה שותפים מלאים כי אנחנו חייבים להגן פה על עסקים לגיטימיים לאורך כל הדרך.

ירון לוינסון, מנכ"ל רשות ההסתדרות לצרכנות. אני רוצה קודם כול לחזק את היוזמה של השרה, של הרשות להגנת הצרכן ושל כל מי שעמל להביא את זה כמה שיותר מהר לחקיקה מתקדמת. צריך להבין, הסוג של המגפה הזאת מתרחש כבר 15 שנים, אם לא 20 שנים בנושא של עסקאות מכר מרחוק. אנחנו מקבלים בכל יום תלונות בעניין וזה שערורייה שכבר כתבו עליה, פרסמו, ידעו הכול. עד עכשיו לא ניתן היה לטפל בכלים הקיימים. פה יש למעשה סוג של חיסון, איזו מניעה, כי ברגע שלא יתקשרו אני מונע את כל התהליך של אחר כך, כפי שאמרה חברתי: 14 ימים וארבעה חודשים. זה אחר כך, אחרי השיחה. אנחנו רוצים, החוק רוצה לעצור את זה, לחסן את מי שירצה, הוא יקבל חיסון ויהיה מנוע מן ההמשך. לכן אנחנו תומכים, זו הצעה חשובה מאוד.

כפי שאמר אדוני גם, עם התאמות, שלא יפגע באנשים שאין להם כוונה לפגוע, בחברות ובעסקים שלא עושים את זה, צריך למצוא את דרך האמצע, אבל יופי של הצעת חוק. צריך לקדם אותה כמה שיותר מהר. יישר כוח. שמענו. תהיה איתנו, תהיה שותף לחקיקה. אחרון הדוברים הוא ואיל גיגיני, עוזר ראשי ליועצת המשפטית במשרד התקשורת. שלום לכולם. עלה פה שוב הנושא של חוק התקשורת והקשר לספאם, אז אני אחדד ברשותכם כמה נקודות. הצעת החוק מדברת על שיחות שיווק, כלומר כשיש שיחה דו-כיוונית, כלומר מישהו מתקשר ומישהו עונה. זה בעצם מנגנון שהוא מקביל או משלים למנגנון שקיים בחוק הספאם, שמתעסק בהודעות סמ"ס, בהודעות למענה קולי, בהודעות לדואר אלקטרוני. מה עמדתו של משרד התקשורת בעניין הצעת החוק? אנחנו כמובן תומכים בהצעת החוק. העברנו את ההערות שלנו בתוך הממשלה מול הרשות להגנת הצרכן שמובילה את החוק הזה. רק פשוט צריך לחדד ולהבהיר שהחוק מטפל בשיחות לעומת סעיף 30(א) שמטפל בהודעות למנוי. שיחות קוליות או גם שיחות וידיאו? החוק מדבר על שיחות שיווק. לא משנה אם זה בטלפון קווי או סלולרי, אודיו או וידיאו. אני רוצה להגיד כמה דברים. אני לא מצליחה להבין. מינית אותי - - - הוועדה מינתה אותך.

מוניתי להיות יושבת-ראש ועדת המשנה לעסקים קטנים ובינוניים, שברוך השם מתכנסת היום לראשונה. אני הפה של העסקים הקטנים והבינוניים בוועדה שלך. גם אנחנו. אין לך בלעדיות על זה. אנחנו לא בוחני כליות ולב ואנחנו לא יכולים לראות את העתיד. כל דבר שמגביל את חופש העיסוק, חופש התנועה, היכולת לראות קדימה, מבחינתי כל דבר שהוא לא חופש מוחלט צריך להישקל באלף דרגות. אמרתי את זה ואני חוזרת. אנחנו הצלחנו לסגור פה, התרגלנו לצערי בעת הזאת במקום לעשות פעולות כירורגיות כדי לפתור בעיה אנחנו מכניסים הכול אל תוך סל אחד ויוצרים בעיה הרבה יותר חמורה לדעתי. אני חושבת שגם החוק הזה בסוף מי שהוא עבריין הוא עבריין, הרי הוא מתעורר בבוקר ויודע שהוא עבריין. אם כן יהיה מאגר או לא יהיה מאגר, זה בכלל לא מעניין אותו, הוא ימשיך להיות עבריין. בסוף בגלל החוק הזה כל העסקים הלגיטימיים שירצו להמשיך לשווק את עצמם לא יוכלו לעשות את זה. למשל חברה שתרצה להחזיר מנוי שפעם עזב אותה והם רוצים עכשיו לתת לו תנאים טובים יותר, או פתאום אני נהייתי מבוגרת ביום מן הימים ורוצים להציע לי שירותי רפואה שלא הייתי מודעת להם כאשר הייתי צעירה, רוצים לפנות אליי ולהגיד לי: תקשיבי, תדעי שיש כך וכך, תירשמי לשירותי רפואה לאנשים מבוגרים, או לחילופין חוגים לילדים

לא ידעתי, פתאום רוצים להציע לי כל מיני גנים, חוגים, קייטנות לילדים. את כל הדברים האלה אני סוגרת כי לא ידעתי לאן אני הולכת. לכן צריכות להיות פעולות כירורגיות. הרעיון להגן על האוכלוסייה הקשישה והאוכלוסייה המוחלשת הוא הרעיון הכי מבורך.

למה אנחנו לא מתעסקים עם העבריינים, סוגרים להם עסקים, שלעולם לא יוכלו לפתוח חשבון בנק אף פעם בשום כובע שהוא, בשום דרך שהיא? עכשיו אמרת שאנחנו בטהרן לא לפתוח חשבון בנק? מי שהוא עבריין אנחנו צריכים לעצור אותו מלהמשיך את העבריינות אבל כרגע בשביל לפתור בעיה קטנה של עבריינים אנחנו הורסים דרך שלמה של שיווק. שלא נדבר על כך, שוב פעם אני חוזרת על מה שצעקתי, ועכשיו אומר ברוגע - - - אבל ביקשת רק שאלה. את חוזרת על הנאום מן ההתחלה. ואחר כך תגידי שהייתי קצר-רוח איתך. אומר עוד משפט אחד. לא יכול להיות שכדי להחריג את עצמנו מן החוק אנחנו צריכים להתחנן בפני השרה שתפתח לנו את הענף. זה לא לגיטימי בעיניי בכלל.

את פעמיים אומרת דבר אבל זה לא הופך אותו לנכון. זה מה שכתוב בהצעת החוק, שהיא תחליט. אגב, זה גם לא אצלי. זה יובא לאישור הוועדה. זה כוח גדול מדי. התייחסות אחרונה של היועץ המשפטי לוועדה ואנחנו נועלים את הדיון. אני רוצה לומר כהערה כללית. כמובן יש לנו עוד הרבה הערות שיידונו כשנגיע לגופם של הסעיפים. הוועדה הזו למודת ניסיון ממקרים שבהם נחקקת חקיקה ראשית ואומרים לנו: תחכו, יהיו תקנות, התקנות יגיעו לוועדה. אנחנו למשל מחכים עד היום לתקנות מכוח חוק מוסר תשלומים לעניין מערכת הבריאות, כבר שלוש שנים. אני פונה לנציגי הממשלה, הם באמת ישבו ועשו עבודה רצינית במשך כמה שנים וגיבשו את הצעת החוק. אני חושב שהסדר שלם ומלא יהיה להביא את רשימת החריגים, לפחות רשימת החריגים שידועה כרגע, כתוספת לחוק. אנחנו נאשר אותה כאן בוועדה, וניתן כמובן להסמיך את שר הכלכלה,

לשנות את הרשימה אם יהיה צורך להוסיף עוד מקרים חריגים. אני חושב שהחריגים הם חלק מן ההסדר. אני אומר לכם: אם זה לא יהיה, התחילה של החוק תהיה עם תיקון התקנות. אני חושב שחבל להמתין עד שיהיו תקנות. כדאי כבר עכשיו לעגן את זה בחוק. אנחנו באים לעזור עם העצה הזאת, לתשומת לבכם. לישיבה הבאה ננסה לעשות איזו עבודה בעניין החריגים. גם לנו היו התלבטויות. תקנות ביצוע של איך המאגר הזה ייבנה - - - בדיון הבא נשאל שאלות על האיך. לא אחוקק חוק שאני לא יודע איך מיישמים אותו. השאלה אם אנחנו כותבים את כל האיך בחוק, או שאנחנו משאירים את האיך לתקנות. בפרקטיקה של חקיקה, יגיד לך את זה היועץ המשפטי, הליבה חייבת להיות מוכרת, ידועה, כפי שהרציונל מוכר וידוע. לא נרוץ עם החקיקה, נעשה צחוק מעצמנו ולא יהיה עם זה כלום. הדיון הקודם שלנו היה על חוק תאגידי המים, שזה בושה לממשלה, בושה לכנסת שחוקקה את החוק הזה, שלא נעשה איתו כלום, עם התיאגוד האזורי. אנחנו לא רוצים להיות שם. אני גם לא רוצה שמחר איזה גוף, בגלל שלא השלמנו את החקיקה,

הרבה אנשים יכולים לעתור כנגד החוק. אנחנו רוצים לחוקק כך אני אוהב לחוקק באופן שייצא מוצר מושלם. וגם בדברי הימים, מה יגידו? כשיהיו פה דיוני ועדות, אנחנו נהיה כבר עם שיער שיבה ויגידו: זה נחקק אז בזמנו עם יושב-ראש הוועדה יעקב מרגי והשרה מירב כהן, הם לא ידעו מה הם עשו. לכן יש לכם את הזמן. בכוונה ערכנו דיון מקדים. שמעתם את הדברים. יש לכם שבוע. אם אתם רוצים פחות זמן אז תגמרו מהר יותר ואתן לכם.

שבו, תתעסקו, תביאו נתונים ונתקדם בחקיקה. יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להיניק. אני רוצה לקדם את הצעת החוק. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:30.